צהריים טובים.

חוק ומשפט בנושא הצעת צו העיריות (עבירות קנס) של מספר רשויות כפי שמופיעות כאן. אנחנו

אני מבטיח לבוא לבקר אותך בזמן הקרוב. בשמחה רבה.

אתה יודע למה? מתחילות בחירות, צריך להסתובב בארץ.

תעלה למקומות אחרים, יותר קשים. בשביל הפרוטוקול, לראש העיר ולאנוכי היו כמה שעות טובות בשלל תפקידינו הקודמים. נכון. כל טוב ושיהיה

אנחנו בצו העיריות.

רמת-גן גם ממתינה.

אתם כולכם תהיו היום. אתם רואים שאני עושה את הדיון הזה בשעות לא

השאלה הכללית שלנו היא שראינו שיש סעיפים חדשים של מיחזור ואיסור השלכת פסולת שלא למתקני מיחזור. בחוק שמירת הסדר או בחוק איכות הסביבה. כן. השאלה רק האם קיימים מתקני מיחזור.

ירוחם עברה תהליך בשנים האחרונות להצבה של מתקני מיחזור.

אני דניאל אגרונוב, מנהל אגף התפעול. שלום, נעים מאוד.

אנחנו בעד המיחזור ורוצים שיהיו לכם כלי אכיפה לכך. השאלה האם הפריסה של מתקני המיחזור היא באמת פריסה הגיונית? כי אם לא קיימים

ומבחינת המרחק לבתים וסביבם? יש לכם גם מיחזור ברמה של אשפה ביתית יש לכם כתום וחום או שזה לא מתייחס לזה? לאשפה ביתית יש מתקנים לאשפה ביתית בין מתקנים ציבוריים באזורים של מגורים משותפים,

שלנו תהיה שליטה ובקרה על האופן שבו מניחים. כבר היו לנו כמה מקומות שזה גרם לפגיעה בכלי רכב שהציבו לא נכון.

בסדר. אולי נכון להוסיף ליד סעיף 7(ב): "למעט כלי אצירה של פסולת

תציגו את הצווים שלכם. אנחנו מברכים על קיום הישיבה.

שעוסק באיכות הסביבה אצלנו נחקק אחרי כעשור ואיחד הרבה חוקי עזר ישנים נושנים מהמאה הקודמת.

אתה יכול לבוא לבקר אותי.

זה הכול בגלל בני-ברק, אלברט. אתה יודע שאני אוהב את העיר בני-ברק. בסוף בסוף זה בזכות התושבים.

צריך גם לשלוח ברכות לראש העירייה ולסגן ראש העירייה.

זה דבר שנראה לי שאם מישהו משנה משהו בתוך המפעל והוא לא דיווח לראש הרשות ומקבל קנס זה נראה לי מרחיק לכת. זה קצת בעייתי.

אם חל שינוי,

לייצור שמזהם בצורה אחרת הרשות רוצה לדעת. היא עוקבת אחרי הדברים, היא דואגת לתושבים שלה.

אבל יש חוקים בעניין הזה ברישוי עסקים שמתכתבים עם המציאות הזאת. פה זה סוג של עבירת קנס בחוק עזר שהיא לא משהו שאדם עשה. יכול להיות שהוא גם לא מודע

הם רוצים שהוא יהיה מאוד ערני לדווח להם. - - - לא,

בעל מפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון - - זה ב-(ב).

אבל (ב) בא לפני (ג). לא מבחינה כרונולוגית. אה, קודם בא (ג) ואחרי כן (ב)? לא, זה שני דברים שונים.

תני לי רגע. מתודית.

אגב,

אם אדם עומד בתנאי רישיון עסק מסוים שקבע משרד הבריאות, והוא מפר את הדברים האלה בהיבט של מיקום - - - אבל כאן הנוסח תקראי שוב את (ג). "חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל,

בדרך כלל בחוקי עזר - - חוקי עזר לא מתאימים לזה.

תעביר סמכויות לרשות המקומית.

בסדר, זאת רפורמה גדולה. זאת לא רפורמה גדולה. הדברים הגדולים שאדוני עשה מתחילים בשינויים הקטנים. הצלחות קטנות. זה

תמשיך עם זה, זה כיוון טוב. אני חושב שהסעיף הזה יכול לעבוד. אם את מבינה אותי נכון,

רישיון עסק. אבל רישיון עסק לא תמיד מגיע לרזולוציות האלה. כשאתה מאשר למישהו שילוט אתה לא שולל לו את הרישיון אם הוא לא עשה את השילוט נכון.

על-פי הארנונה הוא חייב לעדכן אתכם. אבל תעשו חוק עירוני כדי שהוא יקבל על זה קנס? זה נראה לי לא סביר.

אני אתן לך דוגמה: מה קורה אם עסקתי בתחום מסוים ואני מייצרת משהו שזקוק לקירור. יש מקררים גדולים שדורשים אמוניה שיש לה השפעה משמעותית אם תהיה דליפה. זה משהו שהוא לא צריך לדווח? אנחנו בתור רשות רוצים לדעת כדי לדעת איך להגן על התושבים שלנו. לא, הוא חייב את זה במסגרת הרישיון שלו. זה מפעל. יש מערכת חקיקה מקבילה שעובדת על זה. אתם לוקחים פה מערכת חקיקה נוספת על החקיקה של ההגבלה הזאת. מי רוצה להתייחס? גם אני מגיע מהמשטרה ונחשפנו לא פעם ולא פעמיים - - תפקידך בכוח? - - על מפעלים שלא מדווחים לרשויות המקומיות, מפעלים שאני צריך לדעת איזה שינוי נעשה בשנה האחרונה. הדוגמה של האמוניה היא דוגמה מציאותית. נחשפתי לזה כמפקד מרחב שרון בנתניה. לא הרשות ידעה, לא כיבוי אש ידע אף אחד לא ידע על הדיווח הזה. לדעתי, זה חשוב מאוד. זה לא משמעותי במובן של הקנס. הקנס הוא לא העניין פה. 475 שקלים זה לא המהות. המהות היא חובת הדיווח. חובת הדיווח היא לרשות המקומית. כשיש אירוע של אמוניה ובכוונה אני אתייחס לאירוע הזה האירוע הזה הוא משמעותי כי אני מגיע כרשות מקומית לזירת אירוע, לקצין משטרה, ואני אומר לו: במפעלים האלה והאלה יש אמוניה, קח בחשבון. יש כרגע שריפה,

אבל יש לזה השפעת קירור. יש לזה הרבה השפעות. הסעיף הזה, כמה שהוא נראה לא אקוטי, מבחינתנו כרשות מקומית הוא אקוטי ביותר. מה תפקידך? אני מנהל אגף ביטחון ואכיפה של עיריית רמת-גן וממונה קורונה עירוני.

- - - אבל השאלה היא שוב, אם זה לא נמצא במערכת חקיקה אחרת. זאת השאלה שלי. זה משהו עקרוני פה. אין לי בעיה לאשר את זה, ואני מבין אותך וזה נותן לך עוד כלי. אבל אתה יכול לקבל עוד 10 כלים מחוקים אחרים, וזה נראה לי לא סביר כל כך. אדוני צריך להבין שאם הוא לא מאשר את הסעיף הזה זה משאיר את הרשות במצב שכל מה שהיא יכולה לעשות זה להגיש כתבי אישום. איך אני יכולה לדעת אם לא דיווחו לי? אתה מבין, הכוח נמצא אצל בעל המפעל. אז גם אין לי הידע וגם אצטרך להגיש כתב אישום. זה מאוד בעייתי. אם את לא יודעת אם דיווחו לך אז גם אין לך אפשרות להטיל דוח.

אנחנו לא רוצים להשאיר את זה למזל של אכיפה, אם עכשיו לכדתי מישהו שהדיווח שלו היה שקרי. אנחנו רוצים להטיל חובה פוזיטיבית על בעלי המפעלים שלהם יש הידע הזה כי לנו אין אותו, והסכנה לתושבים היא גדולה יותר מ-475 שקלים האלה. החובה קיימת מחוק העזר. השאלה איך את אוכפת את החובה הזאת. רק מכוח חוק העזר או גם מכוח רישוי עסקים?

זה רק מכוח חוק עזר. אבל אני שואל מה קיים, ועל זה הם לא יודעים לענות לי. מה קיים? מדובר פה על בעל מפעל. איך עובד מפעל במדינת ישראל? לא כל אחד יכול להקים מפעל בכל עיר איך שהוא רוצה ומה שבא לו.

לאחרונה נעשתה רפורמה בחוק רישוי עסקים ואושרו תקנות. אני יודע. אני ניהלתי חלק מהישיבות. אז אם אתה שואל אותי מה דורשים עכשיו ממפעל, אני לא יודע כי הכול חדש. לא משנה, אבל יש. אני יכול להוסיף, ברשותכם, שהורדתם הרבה מפעלים שהיו בחוק העזר חייבים ברישוי עסקים והיום הם לא קיימים. לא, כולם חייבים ברישוי עסקים. יש כאלה בהליך מזורז ויש כאלה בשלב א', שלב ב' ויש בהיתר רגיל. כולם חייבים ברישוי עסקים. לא כולם. אני מתקן אותך לא כולם. פטור מרישוי לא מקבלים מפעלים ברמת זיהום. רק על סמך הצהרה. אתם אלה שמחליטים אבל במקרה הזה זה ממש לא מהותי. נתת עוד כלי לרשות המקומית לפקח על דברים שיכולים להשפיע משמעותית על תושבים בעיר. זה לא רק ברמת-גן, זה בכל מקום אחר. אבל אין את זה במקומות אחרים. אנחנו לא נתקלנו, גם לא הייעוץ המשפטי, ולכן זה גם קפץ לנו לעיניים, על משהו של דיווח. רמת גן ידועה כפורצת דרך בהרבה תחומים. אתה יכול לפרוץ דרך בהרבה דברים, אבל יש דברים

ההגדרות שלהם. בחוק עזר עירוני, אם תעבור ותראה את החוק שלכם שהגשתם לנו עכשיו אתה לא תמצא כזה דבר על חוסר דיווח או דברים מהסוג הזה. אדוני, הדיווח קיים מידי שנה. בעל המפעל עושה את זה מידי שנה. אם במהלך השנה לא חל שום שינוי אז אנחנו ניפגש שוב בשנה הבאה, זאת אומרת בדיווח הבא. לא פתאום באו out of the blue. זה משהו שהוא עושה באופן תדיר. זה בדיוק מה שאמרה לך היועצת המשפטית בהתחלה. אבל אם הוא מחויב היום לא במסגרת חוק עזר עירוני, אלא מחויב בתור בעל מפעל שמקבל רישיון עסק אולי כדאי שתשאלו במחלקת רישוי עסקים אצלכם איך זה עובד. אני אשאל את מנהל מחלקת רישוי עסקים. כרגע הוא לא שלי. אני אשאל אותו ומקביל אפשר לעבור לסעיפים הבאים. אוקיי. הייתה לי עוד שאלה בעניין סעיף 102(ג) לאותו חוק בעמוד 15. העבירה היא די סטנדרטית: "לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם אותה". אבל אתם ביקשתם לקבוע תנאי.

אל תאכיל חתולים ברחוב באופן שמזהם את הרחוב, לדוגמה. אני מניחה שזאת הדוגמה הקלסית. מה השאלה? איך מאכילים בעל חיים באופן שזה מזהם? אתה מפזר את האוכל.

אבל יש גם לי שאלה. לעניין התנאי אתם כתבתם: "ובלבד שהאיסור פורסם". לא הבנתי

ברחוב ברור שאתם לא תולים שלטים בכל מקום. לא הבנתי מה זה "האיסור פורסם". אני ארחיב. הסעיף הזה נולד מכיוון שרמת גן סובלת מתופעת האכלת תנים בעיקר בשכונות שגובלות בפארק הירקון ובפארק הלאומי וגם באזורים שונים בשכונות המזרחיות. - - - למגר את התופעה הזאת. היה לנו פה דין ודברים עם משרד המשפטים, אם הם ירצו להרחיב. הקנס פה בהתחלה היה א' והורדנו ל-ב', וגם בעקבות הערה נוספת שלהם הוספנו את הסייג הזה: "ובלבד שהאיסור פורסם או שהדבר נאסר בהודעה המוצגת במקום". קודם כול, החוק מפורסם באתר העירייה אז אין חשש שלא מכירים אותו. לעניין האכלת חתולים אני חייבת לומר שעבדתי ב"תנו לחיות לחיות" אז אני מכירה את התחום היטב. מבחינת הפרשנות של הפסיקה לזיהומים אפשר להאכיל חתולים באוכל יבש, באוכל רטוב. אם המאכיל בא, שם אוכל לחתול ועוזב והחתול לא מסיים והאוכל נרקב ומעלה זבובים ורימות אז זה יוצר מטרד סביבתי ואפשר להטיל דוח. אם בן אדם בא להאכיל את החתול והחתול מסיים וכל אחד הולך לדרכו זה לא נחשב זיהום וזאת האכלה מותרת. אני גם אוסיף שברמת-גן יש התייחסות אוהבת ומחממת את הלב לחתולים. בתקופת הקורונה העירייה קנתה על חשבונה מזון וגייסה מתנדבים והאכילו פה הרבה מאוד חתולים, ומעבר לזה יש שעות האכלה קבועות ברמת-גן. אז בנושא הזה אני אשמח למחוק את התנאי "ובלבד שהאיסור פורסם". זה לא מתאים. אנחנו מניחים שבאופן כללי חוקי עזר מפורסמים.

לא חושבת שמתאים להכניס את זה דווקא בסעיף הזה. זה בסדר מצדכם? אין לנו בעיה להוריד את הסייג. זאת הייתה בקשה של משרד המשפטים. אנחנו מקבלים, כמובן, את בקשת היועצת המשפטית. אז אני מורידה את כל הסייג. זה יהיה רק 102(ג). יש לכם תשובה? סיימנו את העניין הזה? היה לי תיקון בעמוד 18 שאתם יכולים לראות. זה תוקן. יש לכם תשובה לגבי רישוי עסקים? יש לי תשובה. יש מפעלים כמו מלטשות שרישיון העסק הוא ל-15 שנה. זה היה לצמיתות בעבר והיום זה 15 שנה, לרדימיקס, מפעלי בטון, ל-10 שנים. אמנם אנחנו עושים בקרות אבל הבקרות הן גם בהתאם לדיווח. לכן אנחנו ממליצים אבל לא מתעקשים. מה גם שהטופס לא זהה אז יכול להיות שיש הבדל ברמת הפירוט. לכן יש חשיבות לחוק עזר לעניין סביבה. אני מסביר לך: יש פה עניין יותר עקרוני כי אם אנחנו פותחים סוג כזה של דבר אנחנו נתחיל לעשות חוקים שאם אדם לא עומד בתנאי הרישיון הוא גם עובר על חוק עזר עירוני בכך שהוא לא דיווח או לא אמר או משהו אחר. לא נתקלתי בשום עיר במשהו מהסוג הזה. אני גם לא מכיר את זה ככה.

יכול להיות שיש, לא בדקתי את כל הארץ. אבל זה נראה לי משהו לא נכון, ולכן ההמלצה שלי היא לוותר עליו. אם אתם לא עומדים על זה עד הסוף אז בתור משהו רוחבי כי מחר זה נכנס לשיקול דעת - - עוד שאלה?

מה זה: "לא ידרוך אדם על דשא"? אנחנו הורדנו את זה. הורדתם את זה? לא הורדנו שום דבר.

תפנו אותי לשאלה מסוימת. "לא ידרוך אדם על דשא". הוא מתכוון לסעיף 53(א). אנחנו פיצלנו את סעיף 53(א). "לא ידרוך אדם, לא יטפס, לא ישבור, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך, לטפס, לשבור או להשחית דשא,

מקום נטיעות, גדר, משוכה, שער או סורג". דשא? ברשותך, אני אענה. אנחנו פיצלנו את הסעיף. בעמוד 12 בסעיף 53(א) אם אתה רואה כתוב: "למעט דריכה על הדשא וקנס בדרגה ב'". אם אתה מדלג לעמוד 18 שוב מופיע סעיף 53(א) ושם רשום לעניין דשא בלבד. כלומר קנס ברמה יותר נמוכה, רמה ד'. אנחנו פיצלנו את הסעיף בעקבות ההערה של משרד המשפטים. הרציונל הוא שעל דריכה על דשא לא יקבלו קנס כה גבוה. למה צריך לתת קנס על דריכה על דשא, גברתי? יש מקומות ברמת-גן שזה לנוי, אסור לדרוך על הדשא. הקימו פארק - - - האם דשא סינתטי הוא דשא? האם דשא סינתטי הוא דשא? לא זאת לא הכוונה. לא זאת הכוונה אבל מחר יבוא מישהו אחר שהוא לא את, ויגיד: סליחה, דשא סינתטי הוא דשא. לא הכוונה לדשא צומח או דשא סינתטי. אגב, סורג הוא גם דומם. אבל דשא סינתטי הוא דומם אבל הוא דשא כדי שאפשר יהיה לדרוך עליו. לא כתוב פה "דשא צומח" או "דשא סינתטי". כתוב: "דשא". התנאי יהיה שלט. אני ממליץ להוריד את המילה "דשא".

של קרקע שסביבה יהיה דשא ויש גם גדר. אנשים הולכים את הכלבים שלהם, עולים על הדשא, עולים על האנדרטה. זאת הכוונה. במקום שיש שילוט שאסור להיכנס למקום הזה שם אנחנו אוכפים. במקום אחר אני לא אוכף דשא. הפארק לאומי של עיריית רמת-גן הוא דשא כולו. שם אני לא אאכוף. אני אוכף במקומות רלוונטיים. התנאי הוא, כמובן, שיש שם שילוט. אדוני, בגלל שיש לך אנדרטה אז עכשיו צריך לכתוב את זה בחוקי העזר העירוניים? תשימו גדר נמוכה סביב הדשא.

שמים גדר. אני לא חושב שדריכה על דשא, בין הוא צומח ובין הוא סינתטי, צריך לגרור עבירת קנס. אוקיי, חברים, אני מציע להוריד את המילה "דשא".

הדשא. מכסחים את הדשא, אומר מנהל הוועדה. ברשותכם, אני רוצה לחדד שמדובר על מצב שיש שילוט שאסור לדרוך. זה לא שפתאום אדם הולך ורוצה לעלות על איזשהו דשא גם אם יש אנדרטה והפקח רץ אליו והוא מקבל קנס. מדובר על מקום שיש בו שילוט שאסור לדרוך. בכמה מקומות יש שילוט כזה? מקומות ספורים. מקומות ספורים, כארבעה, חמישה כאלה. כתוב כאן

אני הוספתי. אה, זה לא היה.

אם יש שילוט במקום עצמו. זה כבר נמצא בלשון החוק עצמו. זה יותר גרוע מאשר לחנות בכחול-לבן. זה 249 שקלים.

אם זאת הכוונה שלכם אז אני סומך עליכם שלזה אתם מתכוונים ולא לפתוח את זה. אם יש תיקון של היועצת המשפטית אז נשאיר את הדשא. אם כך, אנחנו תיקנו את הנושא של איכות הסביבה ואני מעלה את הצווים להצבעה. אני צריכה להגיד על זה משהו. על שני הצווים. בעבר היו שני צווים. אנחנו מדברים על שני צווים שאוחדו על-ידי משרד הפנים, וזה כולל גם את סעיף 1 - - - ראשון.

דיברנו עכשיו על איכות הסביבה ועכשיו גם על זה. אני מעלה להצבעה את שני הצווים של עיריית רמת גן.

הצבעה הצווים אושרו.

תודה רבה ודרישת שלום לראש העיר. ולסגניו. ולסגניו. תודה רבה. 6. הצעת צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים 7. הצעת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ף-2020 - אופקים << נושא בבקשה.

לש קולות באופקים בכלל. אופקים זה של גפני, זה לא שלכם.

- - - אז תישאר. תטפל גם באופקים. אופקים, בבקשה. עיקר השינוי אצלנו זה להעביר את עיריית אופקים מצו

- - - שינויים קטנים נוספים. אם יש שאלות, אני אשמח. יש שאלות לגבי אופקים צו עיריות? צו מועצות? יש שני צווים. כן, אחד למחוק ולהעביר לעיריות. הצו הראשון להעביר אתכם ממועצות לעיריות מי בעד? הצבעה הצו אושר.

פה-אחד. הצבעה על השינוי בצווים הנוספים.

בעד פה-אחד. אופקים, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, ערב טוב. תמה וננעלה הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה